בוקר טוב לכולם,

התשפ"ג 27.2.2023. אני מקדם בברכה את המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן,

אי אפשר להתחיל בלי

אני לא יודע מי יכול - שלא נתנסה - לעמוד בכזאת גבורה ולהגיד את הדברים שהיא אמרה. אנחנו איתם בנפשנו, מקווים שדי לצרותינו. אני קורא לעם ישראל,

לא להיגרר למקומות

אנחנו רואים שיתרות העו"ש שבבסיס שלהן

ירדו בכ-90 מיליארד שקל משנת 2021 ל-2022, כשמתוך 596 מיליארד שקל 41% הן

מה אחוז הריבית הממוצע בפיקדונות האלה? אני לא יכול להגיד לך מה הממוצע עליהם. יש לנו שקף שמראה את התפלגות הריביות בבנקים בתקופה האחרונה. המצגת שאנחנו מציגים נכונה לאותה ריבית של בנק

וזה גם בגלל תאוות הסיכון של הלקוחות לגבי איך שהם מנהלים את סיכון הנזילות שלהם או את סיכון השוק שלהם וגם בגלל שהפיקדונות בריבית קבועה הם בעלי מאפיינים של תקופה יותר ארוכה

בריבית משתנה, ככל שיש למישהו צפי והוא חושב שהריבית המוניטרית תמשיך ותעלה, הלקוח ייהנה עם חידוש הריבית מתנאי הריבית. מה זאת אומרת "משקף את ציפיית השוק"?

כשאנחנו רואים שאכן ביחס לינואר 2022 היקף או שיעור הפיקדונות בריבית קבועה עלה פי 2.66 בהשוואה לריבית משתנה שבה הפיקדונות עלו רק בפי 1.46. אנחנו רואים בהחלט שיש

שם אנחנו הרבה יותר קרובים ל-100%. השקלול הכולל של הריבית הקבועה והריבית המשתנה, כדי לראות מה הוא שיעור הגלגול ביחס לשינוי הריבית של בנק ישראל, הגיע ל-84% בדצמבר 2022. בשקף

אבל פה זה מראה על צורכי הבנקים, על הרצון של הבנקים בתקופות זמן שונות לגייס פיקדונות במחירים אחרים. פעילות בנק ישראל והפיקוח על הבנקים היא

כדי שתהיה להם אפשרות לראות את ההשוואה באופן

אתה מציג כאן נתונים שנוגעים רק לאלה שיכולים לסגור כסף לשנה עד שנתיים. צד ימין של השקף הוא רק לשנה עד שנתיים, אבל בצד שמאל

אנחנו מקדמים רפורמה גדולה של שקיפות במשכנתאות, ונמשיך לפעול בהיבט הזה לטובת הציבור.

עליית הריביות אנחנו רואים שהציבור, עם כל הנראות וההיבט

שנעשה ככל שאנחנו יכולים להרחיב את השקיפות ללקוחות

מה ההבדל מבחינת הכסף בין פיקדונות מעל לשנה לבין פיקדונות

שקל. שנובעים מעו"ש. שיעור הגלגול הכולל הוא לא רק משנה ומעלה, הוא לוקח מהחודש או מהיום וצפונה.

אנחנו, הוועדה, שוקלים האם לעשות מעשה בסוגיה הזאת.

זה לעשות מעשה?

כי לבנק ישראל יש עצמאות. לא התכוונתי לגבי בנק ישראל, התכוונתי שאנחנו בוחנים האם מה שהיה ומה שקיים זה הדבר

אין ספק שהמפקח על הבנקים,

צריך לשמור גם על יציבות הבנקים וגם על הלקוחות, אבל אנחנו כוועדה שצריכה להחליט או לפחות להבין את מה שקורה היינו

באיזה ריבית הוא נותן,

האזרחים בקנדה אוהבים את המערכת הבנקאית. כששאלו אותם למה הם אוהבים את המערכת הבנקאית, הם אמרו שב-2008 ובמשבר הקורונה המערכת הבנקאית שידרה עוצמה לאזרחים, מה שעזר להם לעבור את המשברים. גם אנחנו במדינת ישראל,

עברנו את 2008 ואת הקורונה בצורה טובה, רק פחות אוהבים

מה שאנחנו רואים פה זה את אחת הדוגמאות הכי מובהקות לבעיית התחרותיות, כי הרי אם הייתה תחרות בין הבנקים היינו רואים שלטים ופרסומות בכל הטלוויזיות של בנקים שקוראים לצרכנים שלהם להעביר את הכסף

אם לא בדקתם את כל הנתונים,

על מי הוא חל? על כמה מהאנשים?

באיזה כסף? באיזו

ריבית בעו"ש אין, נכון? יש בנק אחד שעד 7,500 שקלים משלם ריבית

העו"ש. נכון, היא ריבית יומית, היא ריבית יותר נמוכה.

כמה סך הכל יש בעו"ש על פי עשירונים?

אני מקבל את זה. אני רוצה לעבור לנושא המשכנתאות. אין ספק שחסרים כאן נתונים מהותיים שאנחנו צריכים לקבל כדי להבין את המציאות. אני יודעת שהמציאות מאוד קשה, במיוחד לאנשים המוחלשים שאוכלים אותה משני הצדדים, כי גם כשיש להם זכות בחשבון הם לא מקבלים ריבית כמו שצריך וגם הם משלמים פי כמה וכמה כשיש להם מינוס בחשבון. האם יש נתונים של כל בנק ובנק לגבי הריביות שהוא נותן? כן. האם אדם פשוט שלא מבין בכספים יכול להיכנס ולעשות השוואה בין בנקים? הכי קשה להפוך נתונים לדבר נגיש. עבדנו חודשים כדי לייצר טבלה שכל אחד במשק הבית שלו יוכל לראות ולהבין. הוא מופיע בערבית ובעוד שפות? בערבית אנחנו עולים בעוד 10 ימים. התקשר אלי מנכ"ל בנק דיסקונט והודיע לי שבבנק דיסקונט הם לא גובים את הריבית של בנק ישראל על

הודיע לי את זה מנכ"ל בנק הפועלים כבר לפני שבועות ארוכים, מתי שהייתה העלאה הראשונה, והודיע לי את זה בשבוע שעבר מנכ"ל בנק דיסקונט. אבל אמרו עליך שאתה לא יודע על מה אתה מדבר, שלא יכול להיות דבר כזה. אני לא יודע על מה אני מדבר, אבל מנהלי הבנקים יודעים על מה הם מדברים. רק שמי שאמר את זה יגיד שהוא טעה. אנחנו חרדים לעצמאותו של בנק ישראל, לכן עשיתי בזמנו את החוק הזה. גם אני הצעתי משהו דומה. היה פה דיון שלם שנמשך על פני כמה ישיבות, כשהעיקרון היה שלבנק ישראל תהיה עצמאות. אמרתי שבפקולטות למדעי המדינה ילמדו איך מגיע נגיד בנק ישראל, מוריד מהכוח שלו, מעביר את זה לכמה אנשים ונהיה יותר חזק. שלא יגידו לי אנשים על עצמאות בנק ישראל, כי אני חושב שעצמאות בנק ישראל צריכה להישמר. אמרה קודם אורית פרקש הכהן שצריך שיהיו כלים. כולנו הגענו למסקנה שמצבם של זוגות צעירים או משפחות ממעמד בינוני שרוצים לקנות דירה מאוד קשה מבחינה כלכלית.

כי אחרי שהם לוקחים את המשכנתא וכבר קונים דירה, התשלומים שהם צריכים לשלם גבוהים יותר. אני יודע גם להסביר, אדוני המפקח, למה הם גבוהים יותר, למה אתם מעלים את הריבית. אמנם לא למדתי כלכלה, אני לא כל כך מבין, אבל אני יודע להסביר מה המגמות של בנק ישראל. מה שאני חושב שצריך לעשות, היות ומוכרחים להעלות את הריבית בגלל הסיפור הכלכלי וכל מה שנלווה לזה, זה לחשוב מה עושים עם הזוגות האלה. באים מנהלי בנקים ואומרים שהם לא יעלו את הריבית,

אני לא כל כך חסיד של הבנקים, אני חסיד של האמירה הזאת. אנחנו צריכים לדאוג לזוגות הצעירים האלה, למשפחות האלו, כדי שיוכלו להחזיר את המשכנתאות. חיפשתי כלים, עד שהגעתי למסקנה שהכלי היחיד שיש לנו הוא לתקן את החוק. אתה יכול לדבר עד מחר ויכתבו עליך בדה מרקר שאתה מבין בכלכלה, אבל פתרון לא יהיה מזה.

ביקשתי מחברי הוועדה לחתום על חוק שהגיע לוועדת שרים פעם ועוד פעם. נפגשתי עם המפקח על הבנקים ועם שר האוצר ביום חמישי שעבר, אבל אני עדיין מחכה לפתרון. אין לי עניין להביא דווקא את החוק, אבל אני אביא את החוק. היושב ראש, אני חושבת שיש כאן הזדמנות לטפל בכל צידי הבעיה, כי אותם זוגות שאין להם כסף לקנות דירה ולשלם ריבית גבוהה על המשכנתא שמים את כספם המועט בעו"ש ומקבלים 1.5% ריבית בממוצע כשהם סוגרים

למה את צריכה להתפרץ לדלת פתוחה, הרי אני לא חולק על זה? כי הצעת החוק שלך נוגעת רק למשכנתאות. הצעת החוק שלי היא אפילו לא בטרומי. פתאום אנחנו מדברים על זה שיש כאלה שאין להם גם דירות, פתאום זה הפך להיות נושא, פתאום כולם התעוררו מרבצם. למה כולם? אנחנו בממשלה הקודמת עסקנו בזה. אני מדבר על המצב הנתון, כשבמצב הנתון אנחנו בברוך גדול מאוד. אני מנסה להעלות את הנושא הזה על סדר היום כדי להגיד מה הפתרונות. יש שני מנהלי בנקים גדולים שאומרים שהם לא יעלו את הריבית, מה שאומר שיש אפשרות כזאת. אף על פי שהריבית במשק עולה עדיין הבנקים יכולים לא לגבות את הריבית הזאת ולאפשר לזוגות הצעירים או למשפחות להמשיך לשלם את זה כמו שצריך. היה צריך למצוא לעניין פתרונות, אפילו פתרונות מחייבים, ואי אפשר להגיד שהבנקים הם גוף פרטי. אנחנו רוצים לדעת מה

של הבנקים מול הלקוחות, כמה כסף הם מקבלים בעו"ש, כמה הם מרוויחים מזה, כמה הם משלמים על פיקדונות, כמה הריבית שלהם. וגם את החתך בנושא של האשראי. לא אמרתי הכל, אמרתי שבנק ישראל, המפקח על הבנקים והצוות של בנק ישראל צריכים לתת לנו את מלוא הנתונים. אנחנו לא עושים הפגנות, אנחנו יושבים לדון ועושים עבודה סיזיפית. תנו לנו את הנתונים, זה התפקיד שלכם. בנק ישראל צריך לדווח לוועדת הכספים על התקציב שלו. תגיד איך אתם מדברים עם הציבור. להגיד שמדברים בעיתונות זה לא לעניין, אתם צריכים לדבר כאן. בואו ניטול קורה מבין עינינו לרגע, בואו נראה מה ההגדרה של השורה שקיבלנו לבוא היום לוועדה. נאמרים פה דברים בסימני קריאה בלי היכולת שלנו לבוא ולהתמודד איתם, בטח לא בזמן הקצר שנותר לנו. אומרים שחסרים נתונים מהותיים. אנחנו באנו ועשינו את המיטב שלנו. אין לי טענות. אם חסרים נתונים שלא חשבנו עליהם מראש - נשלים אותם.

אני לא יודע מה זה "לא נעזוב אתכם", כי אנחנו פה בשבילכם, בשביל המשק הישראלי ובשביל הציבור. אנחנו נבוא עד שתנוח דעתם של כולם. יש כאן אמירות של כשל שוק, של ריכוזיות, של תחרותיות, שיש את המקום לדון בהן, רק על הדרך אני לא יודע להתייחס אליהן.

חבר הכנסת גפני, אמרת שאין כלי אחר אלא חקיקה - אני פחות מקבל את זה. כשדיברנו לפני 10 ימים אמרנו שננסה לעשות קריאה יותר רכה או פחות רכה, בין היתר גם מהבקשות וגם מהחשיבה, לכן יצא אתמול מכתב. המכתב הזה הוא לא מכתב טריוויאלי למערכת הבנקאית. זה מכתב שאומר למערכת הבנקאית לטפל באותם לקוחות גם בתחום האשראי, גם בתחום המשכנתאות. עשינו גם שיחות עם המערכת הבנקאית, שאני לא אומר שזה המסביר העיקרי,

גם הקולות שיוצאים מהחדר הזה מסבירים כדי שאותה מערכת בנקאית תעשה את אותה פריסה, או תאפשר את אותם כלים כדי לסייע ללקוחות לחצות או לעבור את המשבר. יכול להיות שיש בינינו חילוקי דעות על הכלים, אבל המערכת הבנקאית ככלי תחרותי מטפלת בלקוחות שלה. כרגע המערכת הבנקאית רואה, ואנחנו גם רואים את זה בנתונים שלנו, שאין קושי מאוד-מאוד רחב. השבוע התפרסמו ההוצאות בכרטיסי אשראי ואנחנו רואים שעדיין העולם בצריכה הפרטית מאוד פעיל. האם העובדה שיש צריכה גדולה מצד הציבור מעידה שאין בעיה במתן ריבית נאותה ללקוחות? אני מצטט נתונים שהתפרסמו. עולם שבו הצריכה הפרטית עולה כנראה מראה שרובד גדול באוכלוסייה לא מתקשה. מה זה קשור לשאלה האם הציבור מקבל ריבית הגונה או לא? על הכסף של הציבור עושים הרבה מאוד רווח, 10 מיליארד ומעלה. אם יש לציבור כסף לקנות לצריכה פרטית, זה תירוץ לא לטפל בבעיה האחרת? אני דיברתי על הריבית על המשכנתאות, לא על הריבית על הפיקדונות. אין לנו כלי לכפות על הבנקים להתערב בנושא של התמחור. הכלים שלנו הם כלים יותר רכים שאיתם אנחנו פועלים, כשלא בכדי, כמו שהזכרת, שני מנכ"לי הבנקים באו ופנו. דיסקונט ופועלים.

לפחות ממה שאנחנו רואים, בעיה של פרטים שמתקשים. לבעיה של הפרטים שמתקשים המערכת הבנקאית יודעת לתת מענה. לאמירה האחרונה שציינת, חבר הכנסת גפני, שאתה רוצה לראות תמונת מצב - - כולנו. בשביל זה צריך להגדיר לנו את המשימה, ואז נבוא בשמחה עם כל הנתונים שאנחנו חושבים שהם ראויים. בחודש מרץ יפורסמו התוצאות הכספיות של המערכת הבנקאית לשנת 2022. אחרי שנשלים את הניתוחים שלהן נבוא לכאן עם כל המידע שאתם צריכים. תמיד יכולה להיות עוד שאלה שלא באנו מוכנים אליה. אורית, נכין שאלות שנעביר למפקח. נערך לכך. אתה צודק, צריך להעביר את השאלות באופן מסודר. גם מותר לבנק ישראל להגיד: אין לנו תשובה על אחת מהשאלות.

נמצא בתפקיד הזה כמעט 10 שנים, אני יודע מה הרגישות של חוק על משכנתאות. האם לא חשבתם למה הגשנו את החוק הזה? האם לא ישבו בבנק ישראל לחשוב?

חתם, כל חברי ועדת הכספים חתמו על החוק הזה. עם כל הכבוד לאותם עיתונאים שאומרים שאנחנו לא מבינים בזה אנחנו מבינים יותר מהם. אנחנו גם לא אוהבים לחוקק חוקים. נכון, אני לא רוצה.

האם חשבתם למה זה קרה, למה הגיע מצב כזה שבוועדת הכספים מניחים כזה חוק?

גם זה הולך לוועדת שרים ואנחנו יושבים אחרי זה ביחד כדי לדון על זה. אני מגלה נכונות לא להמשיך את החקיקה,

לא חשבתם למה זה הגיע?

הפיקוח וגם אנשי בנק ישראל לא ישנים מהחשיבה הזאת. ברור לי שיש פה חשיבה, שיש פה אמירה. ברור לי שבסביבת אינפלציה ובסביבת ריבית יש אנשים שעלולים להיפגע. כל בית שנפגע זה מבחינתנו שוד ושבר. אנחנו מבינים את מגבלת הכוח שלנו ושלא נכון לחוקק. אנחנו פועלים כרגע בכל הכלים שיש לנו כדי לצלוח את התקופה הזאת ולסייע בצורה הטובה ביותר לאותם אזרחים שחלילה ייפגעו

זה במילים, במכתבים ובדיונים שהם לא כולם מוחצנים.

שאתה לא רוצה להיות בדה מרקר. גם אני לא רוצה להיות בדה מרקר, לכן המערכת של יחסי בנק-לקוח או מפקח-מפוקח היא לא מוחצנת, היא נעשית בחדרים, בשיחות שלנו. אנחנו מנסים לבוא ולעזור לאותן אוכלוסיות, גם אם זה לא באמנה הוולונטרית בתקופת הקורונה שלפיה כל אחד שהיו לו תנאים א',

ג' ו-ד' היה בא לבנק ומקבל. אנחנו נערכים, חושבים ובוחנים כל יום את המצב בשוק, אנחנו רוצים לראות באמת האם זה כצעקתה. אנחנו סופר רגישים, אנחנו שואלים את עצמנו מה ניתן לעשות,

אבל כרגע אין לנו פתרון יותר טוב מהפתרון שבו פעלנו. הוא לא מדבר על הפריסה. הוא רומז לפריסה. למה רומז? כי ברור שזה כך. אנחנו באיזה שהוא תהליך של אבולוציה. זה על השולחן שלנו, אנחנו לא מתעלמים, זה בנפשנו, אנחנו פרו צרכנים עד הקצה. אני לא אומר סתם שאני מדבר מדם ליבי - זה באמת מדם ליבי. המטרה היא שנצלח את התקופה הזאת בצורה הכי טובה, עם מינימום פגיעה. הדיון הזה יימשך עד שלא יוזלו מחירי הדירות, עד שלא נחזור לתקופה שהריבית לא עולה במשק והמצב הכלכלי הוא טוב. אני חלק מבנק ישראל, אני לא חלק מהוועדה המוניטרית שמחליטה על הריבית. אנחנו לא רוצים להתערב בריבית. תנו את הדעה שלכם על עוד דבר שכואב לאזרח, וזה שעל הוראת קבע של 30 שקל שהוא תרם לאיזה מקום הוא משלם 55 שקלים או 48 שקלים עמלה אם הוראת הקבע חזרה. כסף לבנק יש, אבל כסף לאותו אחד שרצה לתת את זה לצדקה או לכל דבר אחר אין. כדאי שתעשו גם על זה חושבים וגם על העמלות לגבי כיסוי של שיקים. אני מבקש מחברי הכנסת, בעיקר הפעילים בעניין הזה, להעביר את השאלות אלינו, כדי שנעביר אותן למפקח על הבנקים. מותר לכם להגיד על שאלה א' או ב' שאין לכם נתונים. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים.

כמו מדינות רבות אחרות, נמצא במתווה של עליית ריבית. הבנקים עושים גם בצד הפיקדונות וגם בצד האשראי הרבה מאוד מהלכים. הדוגמאות שמביאים ממדינות אחרות תמיד מתאימות למדינת ישראל? תלוי בנושא. אני לא תמיד אוהב את הדוגמאות של מה שנעשה בחוץ לארץ, בכל מיני

אנחנו כאן פוגשים את הזוגות הצעירים שאומרים לנו:

ואני לא אוהב את זה שאומרים לי שהבטחתי ולא קיימתי. אני אתחיל להתייחס לשוק המשכנתאות. צריך לצאת מנקודת פתיחה שהאינטרס של הבנקים, כמו האינטרס של הלקוחות וכמו האינטרס של חברי הוועדה, הוא שהמצב הכלכלי של הלקוחות שלהם יהיה טוב ושכולם יעמדו בהחזרי ההלוואות. כדי להבטיח את זה הבנקים עושים שורה של מהלכים בשנה האחרונה.

יש פנייה יזומה של הבנקים ללקוחות שלפי כל מיני פילוחים סטטיסטיים הם לקוחות שנמצאים בסיכון גבוה יותר כדי לבדוק האם באמת הם עומדים בתשלומים ואיך אפשר לסייע למי שצריך לסייע לו, כשמבחינת הסיוע עצמו יש שורה של צעדים. צעד אחד זה הקפאת עליית הריבית שעליה דובר כאן. מה זה "הקפאת עליית הריבית"? זה הצעדים שאתה עכשיו אמרת. אבל זה רק שני בנקים. אני מציגה עכשיו פתרונות של כלל המערכת. אנחנו ועדת כספים, לא ועדת חוקה. הקפאת עליית הריבית על המשכנתאות צריכה להתבצע. אנחנו לא מדברים פילוסופיה, אנחנו ועדה מעשית. אני מדברת על צעדים שכבר נעשים על ידי בנקים

האם הכוונה לבנק דיסקונט ולבנק הפועלים? יש שורה של צעדים, כשכל בנק נוקט בצעד אחר. האם חוץ מבנק הפועלים ובנק דיסקונט יש בנקים אחרים שהחליטו על כך? אני אשמח שהתשובה תהיה חיובית. כל בנק מציע צעדים אחרים בהתאם ללקוחות שלו. הוא שואל רק על ההקפאה. אני לא יודעת מה בכל רגע נתון כל בנק - - זה לא חייב להיות ברגע נתון, זה יכול להיות בחודש נתון. בנקים שונים מציעים הצעות שונות. שני בנקים הודיעו לי שהם מקפיאים את העלאת הריבית במשכנתאות. האם יש עוד בנקים? האם זה שלא הודיעו לו יותר אומר שאין עוד בנקים? אני לא יודעת מה כרגע כל בנק עושה. גם דיסקונט, גם מזרחי טפחות, גם הבינלאומי וגם הפועלים מאפשרים את זה. איך אתה

זו ההתמחות שלי. היו פרסומים בכל כלי התקשורת, למיטב הבנתנו. אנחנו עוסקים בזה שלזוג הצעיר יישאר כסף כדי לקנות אוכל במכולת. זה לא פרסומים אקדמאיים, זה כסף שאנשים צריכים לחיות ממנו. האם אתה יכול להגיד לנו באופן מסודר שיש עוד בנקים שמקפיאים את העלאת הריבית? רוב הבנקים, למיטב הבנתנו, נקטו בצעדים בהתאם לציפייה שלכם, חברי הכנסת, וגם בהתאם לציפיית הפיקוח על הבנקים. אפשר לדאוג לכך שתקבל תמונת מצב מסודרת על מנת שהדברים יהיו לך ברורים. מתי אני אקבל? ננסה לעשות את זה בהקדם. זה גם לא הוגן שהוא יעשה פרסום רק לדיסקונט ולפועלים כשיש לנו עוד בנקים. אנחנו ננסה לדאוג לכך שתקבלו תמונת מצב מסודרת.

זה גם ימתן את הלחץ שלנו עם החוקים ועם הכל. גם הבנק הבינלאומי הודיע וגם בנק מזרחי-טפחות הודיע.

הבנקים יכולים להרוויח כמה שהם רוצים, השאלה כמה הציבור משלם ועל מה. אם הבנק נתן הלוואה והוא מרוויח 300,000 שקל על הריבית,

אבל אם הוא הרוויח 250,000 שקל על הריבית ו-50,000 שקל על עמלת פירעון מוקדם, זה דבר שיוצר קושי. אני מעלה את זה, כי השימוש הגבוה היום של הציבור במסלול הפריים זה רק בגלל החשש מעמלת הפירעון המוקדם. אם יפתרו את הבעיה של עמלת הפירעון המוקדם כבר היום, הציבור יפסיק להשתמש בחשיפה גבוהה לשינויים בריבית, הוא יפסיק להשתמש בחשיפה גבוהה לשינויים במדד, וזה יפתור גם את העוולות הגדולות שיש מתשלום של עשרות אלפי שקלים על עמלת פירעון מוקדם וגם את הבעיה של העלייה בהחזר החודשי. שר האוצר שהיה אצלנו בכנס באילת בא בטרוניה מסוימת, הוא שאל את יועצי המשכנתאות למה לא ממשיכים להציע לציבור את מסלול הפריים למרות הריבית הגבוהה, שזה היום המסלול הכי יקר במערכת, הוא יותר יקר מקבועה לא צמודה.

לקוח שלוקח הלוואה במסלול הפריים משלם כמעט אחוז שלם מעל קבועה לא צמודה, הכל בגלל עמלות הפירעון המוקדם. הנוסחה של עמלת הפירעון המוקדם מעוותת את השוק, כשמי שמציע אותה זה בנק ישראל. אם יפתרו אותה, יפתרו גם את הבעיה של הפריים. חבר הכנסת קרעי עסק בזה, בעמלת פירעון מוקדם. כשהתחילה עליית הריבית פניתי למפקח על הבנקים, שיש לי הערכה גדולה אליו,

במפקח אנושי, עם הרבה חמלה. אדם שיש לו משכנתא קיימת יכול לקבל עד 50% משווי הנכס. אני הצעתי שלאדם שיש כבר משכנתא בגובה 50% ועוד הלוואות צרכניות נוספות,

הבנקאית תגדיל לו את זה ל-70% כך שהוא יוכל לכסות את כל ההלוואות הפיננסיות האחרות שלו ואז תזרימית אנחנו מאוד עוזרים לו. הוא הדין לאנשים שקנו דירה במחיר למשתכן. מה שקרה בעקבות עליית מדד תשומות הבנייה זה שזה כבר לא מחיר למשתכן, זה כבר מחיר למסתכן, כי גם אם הם רוצים להוסיף את אותה תוספת של מדד תשומות הבנייה הם לא רשאים. לאן הולכים האנשים האלה? הם הולכים לגופים חוץ בנקאיים. כלל פיננסי קטן, כלל 72 אומר: 72 לחלק לאחוז התשואה שאדם מקבל אומר תוך כמה זמן הוא מכפיל את הכסף שלו. אם נניח זה 72 לחלק ל-8, אחרי 9 שנים הכפלתי את הכסף. אם קיבלתי ריבית של 8%, אחרי 9 שנים שילמתי כפול. אני אשמח מאוד שיפתחו את העניין הזה, שיאפשרו את הדבר הזה, כי אני חושב שזה דבר שמאוד יכול לסייע לקהל הרחב.

הבאים. מאז הקורונה מחירי הדיור עלו. בשנה וחצי האחרונות הם עלו ב-350,000 שקל לדירה ממוצעת כך שלציבור בישראל זה עלה במשכנתא בין 600,000 שקל ל-800,000 שקל, תלוי מה הפריסה שהוא בחר. עד שהמחירים ירדו

צריכים לדאוג שבחמש השנים הקרובות לא תהיה השפעה של עליית הריבית על אלה שמשלמים על הדירות הנוכחיות ועל אלה שהולכים לקנות דירות עכשיו, אחרת אנשים לא יקנו דירות בחמש השנים הקרובות. תוך שלוש-ארבע שנים נגיע למחירים של לפני הקורונה, חייבים להגיע, כי זה 700,000 הפרש סך הכל לציבור. אנחנו, בניגוד לדברים שהושמעו כאן, לא סבורים שהתחרות בין הבנקים היא תחרות בריאה. הוצג כאן שוני בין הריביות שהבנקים מציעים. אנחנו יודעים שהבנקים לא מציעים פיקדונות עו"ש כמעט. בנתונים שהוצגו לא היה ברור הפילוח בין המגזרים שונים, למשל שהתחרות שמתקיימת על הפיקדונות לעסקים גדולים היא לא כמו התחרות על הפיקדונות למשקי בית. אנחנו לומדים את התחום. לא מיצינו את כל הדיון. אנחנו סבורים שיש בעיה ושצריכים לחשוב על דרכים להגדיל את התחרות, כי אנחנו לא מסכימים שמה שיש עכשיו - - יש לי אומץ בזה שיזמתי את החוק הזה לגבי המשכנתאות מול הבנקים ומול בנק ישראל. למה יש לי אומץ? לא בגלל שידעתי שיהיו הרבה עיתונאים שיגידו: גפני לא מבין בכלכלה ולכן הוא הגיש את הצעת החוק הזאת, אלא בגלל שיש הרבה מאוד נושאים שצריך לדון בהם ואם לא תהיה איזו מכה כזאת אנשים יחזרו הביתה ויגידו: לא משנה שבוועדת הכספים מדברים, אנחנו נמשיך הלאה. אם יש חוק אי אפשר להגיד את המשפט הזה, אלא עושים את החשבון איך עוצרים את חברי הוועדה עם החקיקה. אבל היא לא מתייחסת רק למשכנתאות,

ישב כאן המפקח ואמר: אני לא יודע את המשפטים המורכבים האלה על העדר תחרות. אני סך הכל אמרתי את מה ששמענו כאן בוועדה כשהיה הדיון על כרטיסי אשראי. היא אומרת את אותם דברים. אני מבקש שנרכז את

כי אני רואה שהם קצת יותר בקטע של לשתף

אם נעביר את זה לכמה לא נקבל תשובות בזמן הקרוב. כשזה ממוקד באיש אחד,

בפונקציה אחת, הוא זה שיצטרך לתת תשובות. אני שמח על זה שנאמר כאן שרוב הבנקים הגדולים לא מעלים את הריבית לנוטלי המשכנתאות אפילו שהריבית עלתה במשק.

אני חושב שצריך לפרסם את זה, להודיע את הדבר הזה.

מקווה שזה יביא למציאות שבה גם המפקח על הבנקים וגם נגיד בנק ישראל ייקחו בחשבון שהבנקים עצמם מוכנים

אנחנו נמשיך את הדיון לאחר שנקבל את התשובות מהמפקח על הבנקים. אני מודה לכולם, תודה רבה, הסעיף הזה הסתיים. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.